אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום מספר נושאים שאנחנו נדרשים אליהם לאור ענייני קורונה ואחרים.

יש בקשה של יו"ר ועדת הכלכלה למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62) (מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התש"ף-2020 והצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי"), התש"ף-2020, של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר. חבר הכנסת מרגי יו"ר ועדת הכלכלה פנה אלינו בהקשרים של שתי הצעות החוק הללו. שתי הצעות החוק, אחת ממשלתית ואחת של חברי הכנסת גפני ואשר נדונו במליאת הכנסת והועברו לדיון בוועדת הכלכלה. מאחר ומדובר בהצעות חוק באותו נושא, החליטה ועדת הכלכלה למזג את הצעת החוק הפרטית עם הצעת החוק הממשלתית ולדון בהן על בסיס הנוסח של הצעת החוק הממשלתית שאושרה בקריאה ראשונה לשם הבאתה כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה והשלישית. לכן הם מבקשים להביא לאישור ועדת הכנסת את מיזוג שתי ההצעות האמורות לשם הבאתן כהצעת חוק אחת לקריאה שנייה ושלישית. מישהו רוצה להתייחס?

אם כך נעבור להצבעה. מי בעד מיזוג הצעות החוק. הצבעה המיזוג אושר פה אחד 5, המיזוג אושר. קיבלנו בקשת ממשלה להקדמת דיון בהצעות החוק הבאות לפני הקריאה הראשונה. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מ/13692)

של מי זה? של משרד הפנים. הצעת החוק באה לאפשר בבחירות לרשויות מקומיות הסדרי הצבעה מיוחדים למי שנחשב לחולה קורונה או מבודד.

זה אמור להוות תקדים גם לבחירות לכנסת?

זה צריך להיות תיקון לחוק אחר אבל אתה יכול להגיש הצעה כזאת. ביחד?

רק תגיד. למה, יש בחירות מקומיות עכשיו? יש בתל מונד. הצעת חוק אחרת היא הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (אזור תיירות מיוחד, העיר אילת או אזור עין בוקק-חמי זוהר). זאת הצעת חוק ממשלתית שגם נדונה.

שתי הצעות החוק נדונו היום בוועדת שרים לחקיקה. הצעת חוק שבעצם באה לקדם אזורי תיירות ירוקים. מתחילים עם אילת וים המלח, שמוגדרות אזורים מוכי אבטלה בגלל שהן מתבססות אך ורק על תיירות עם 80% אבטלה. מרוחקים מכל העולם. מרוחקים ומבודדים ואפשר לנטר את מי שנכנס ויוצא מהערים האלה. לאפשר את פתיחת האזור הזה בהתאם להגבלות מסוימות שקבועות בחוק. אלה שתי הצעות החוק. אני יועץ שר הפנים. היושב-ראש הציג את זה יותר טוב ממני. רק אומר שהדחיפות לחוק הזה שהוא בעצם הוראת שעה היא בשל הבחירות בתל-מונד ב-24.11. לכן נדרש תיקון החקיקה הזה. יש לש"ס נציג?

הכול בסדר. להסמיך את שר הפנים להתקין תקנות. תודה רבה. יש למישהו רצון להתייחס להצעת החוק של משרד הפנים? לא.

נעבור להצבעה על חוק הרשויות המקומיות (בחירות). מי בעד הקדמת הדיון לקריאה ראשונה ירים את ידו? הצבעה הבקשה להקדמת הדיון התקבלה. 6 בעד פה אחד. אדוני היושב ראש, רק ראשונה?

פיני שני, סמנכ"ל משרד התיירות אתה בשידור. תודה על הדיון. בעקבות הפגיעה המאוד קשה של מגפת הקורונה בתעשיית התיירות ובמוקדים שמבוססים על תיירות, כמו העיר אילת וים המלח, שם הפגיעה באופן טבעי עוד הרבה יותר קשה, אנחנו מבקשים לקדם את החוק הזה כמה שיותר מהר. יישום החוק הוא לא פשוט. הוא דורש היערכות נרחבת גם בצד הממשלתי וגם בצד הפרטי. יש פה הרבה לוגיסטיקה שבסופו של דבר נדרשת על-מנת להפוך את שני האזורים האלה לאזורים סטריליים. לכן אנחנו רוצים להקל על האזורים האלה כמה שיותר מהר ולהביא לכך שהתיירים יחזרו לשם. גם אילת וגם אזור ים המלח יוכלו לחזור לפעילות כמה שיותר גדולה. אני לא יודע אם היא תהיה מלאה אבל כמה שיותר גדולה על-מנת להקטין את אחוזי האבטלה ולאפשר לכמה שיותר אנשים להתפרנס בצורה הכי מהיר ולכן בקשתנו. מישהו רוצה להתייחס להצעת החוק? הצעה מבורכת.

אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת החוק ירים את ידו? הצבעה הבקשה להקדמת הדיון התקבלה.

אין נמנעים, אין מתנגדים. פה אחד אושרה הקדמת הדיון. אני מודה לחברי הוועדה על ההשתתפות הערה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:00.